בוקר טוב לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה. היום 9 בספטמבר 2020, כ' באלול התש"ף. הנושא: הקמת ועדות משנה ארבע במספר. זאת רק ההתחלה, יהיו עוד.

אני אומר לכם מה הרציונל: ועדת הכלכלה היא ועדה לא ספרתי, אבל אומרים שאחד-עשר משרדי ממשלה לפני הממשלה הפריטטית סמוכים על שולחנה של הוועדה הזאת.

את רוצה לנהל את הדיון במקומי? אני מבטיח לך שכשתנהלי את הדיון אני לא אבוא להפריע לך. אני מעמיד זאת להצבעה: מי בעד אישורה של חברת הכנסת קרן ברק לראשות ועדת המשנה? הצבעה אושרה אין מתנגדים. את לא מצביעה בעד עצמך?

שלי אחר ממך כי אתה מחובר גם לשכבות החלשות, גם לפריפריה, גם מבין מצוקה מהי וגם יבוא לזה ממקום מאוד אותנטי. אני מאוד מקווה שנוכל לסייע לתושבים במיוחד בנושאים הכלכליים, איזונים ובלמים שהופרו לחלוטין. זה נושא שאני מתעסקת בו למעלה מעשור,

פעילות שלי בכנסת שנושא הבטיחות בדרכים זה משהו שהוא חוצה גבולות, שאין בו קואליציה ואופוזיציה. זה משהו שהוא בדמי, אתם יודעים את זה וגם אנשי המקצוע בוועדה יודעים את זה.